בוקר טוב, אני שמחה לפתוח דיון נוסף של ועדת הפנים והגנת הסביבה. היום נדון בעבר הסביבתי של חברת האנרגיה שברון, לאור הבקשה שהגיש משרד האנרגיה לאישור. לפי בקשה זו, ברצונה לרכוש מידי חברת נובל אנרג'י שליטה במאגרי הגז הטבעי של ישראל. כמו בכל דיון, חשוב לי להכריז שאנחנו מתחילים את הדיון בידיים נקיות ובנפש חפצה לשמוע את עמדות כל הצדדים. ב-14 לחודש, ממש בקרוב, עומד להתקיים במועצת הנפט דיון בבקשה של חברת שברון לאשר לה לרכוש את הזכויות של חברת נובל אנרג'י באסדות הגז. אני מבינה שארגוני הסביבה פנו למשרד האנרגיה ולמועצת הנפט במטרה להבין האם העבר הסביבתי של חברת שברון נבדק והובא בפני חברי המועצה בבואם לדון באישור עסקה זו. אני מבינה שעד עכשיו הפניות האלה לא נענו. בעיניי, אחד התפקידים החשובים של הכנסת ושל הוועדה הזו הוא פיקוח על משרדי הממשלה.

אני חושבת שהיום אנחנו ממלאים את תפקידונו בכך שאנחנו רוצים לשמוע ולהבין את העבר של חברת שברון, בעיקר בהקשרים סביבתיים, בשל ההשלכות שיכולות להיות לעסקה הזו על משק הגז, על הבטיחות, על בריאות התושבים ועל הסביבה כאן בישראל. מאיה יעקבס, מנכ"לית עמותת צלול, אתם מובילים את הקריאה לבחון את העבר הסביבתי של חברת שברון. הייתי שמחה אם תאירי בפנינו את מה שמטריד אתכם. תודה רבה, אני רוצה בהזדמנות זו להודות לך, בשמי ובשם פעילי סביבה רבים, על עבודה יוצאת דופן שאת עושה כיושבת-ראש הוועדה.

היו פה שורת דיונים חשובים מאוד, גם היום יהיו, והדיון הספציפי הזה הוא במיוחד חשוב לכולנו. דווקא היום, במשבר הקורונה, נראה כי בריאות הציבור עומד בראש סדר העדיפויות. אבל בפועל, זה פשוט לא נכון. למרות המאמץ הגדול להציל את כולנו ממגפת הקורונה, התעשייה המזהמת משתלטת על המשרד להגנת הסביבה. מהלכים אנטי סביבתיים שהם קידמו במשך שנים מתוכננים לעבור בקרוב תחת חוק ההסדרים. הם יפגעו בחוק אוויר נקי, בחוק למניעת זיהום ים, בחוק לרישוי עסקים וישאירו את המשרד להגנת הסביבה

הקשר בין בריאות האדם והסביבה הוא ברור, והמשרד להגנת הסביבה היה צריך להיות המשרד להגנת ביטחון בריאות האדם והטבע. התעלמות הממשלה מהגנת הסביבה מסוכנת לעתידה של מדינת ישראל. כשעמותת צלול פנתה ליושב-ראש מועצת הנפט, יחד עם יוסף אברמוביץ וד"ר נאן גריר, בבקשה לדון בעברה הסביבתי של חברת שברון, בקשה הכי לגיטימית ונדרשת כשמדברים בפעילות בסדר גודל כזה, נענינו על ידי הממונה על הנפט ששברון מצוינת לישראל ושהם מסרבים לקיים את הדיון. לכן אנחנו במיוחד מודים לך על ההזדמנות לדבר כאן עכשיו. עבדנו קשה מאוד להרים פה אירוע יוצא דופן, אני לא יודעת אם נראו רבים כמוהו בכנסת. אנחנו מביאים אנשים שנפגעו משברון מכל העולם שיבואו ויספרו את החוויות שלהם. עמותת צלול פועלת למען הגנה על הים, על כלכלת ישראל, ועל בטחונה האסטרטגי של המדינה מפני קידוחי הגז והנפט הבלתי מפוקחים בים כבר מראשית 2012. חשוב להבין ולזכור שמשמעות דליפה בים של נפט או קונדנסט, תוצר הלוואי של קידוחי הגז, הוא לא רק פגיעה בים ובחופים, זו פגיעה בהתפלה. כבר היום, למעלה מ-70% מהמים שאנחנו שותים מותפלים ואנחנו מספקים מים מותפלים גם לירדן ולרשות הפלסטינית. זו גם פגיעה בסחר הימי 99% מכל הסחורות שנכנסות ויוצאות מישראל הן דרך הים. אניות משא לא יכולות לעבור בים מזוהם וזה בעצם כמו שביתה ממושכת בנמלים. הפגיעה היא בתיירות, בתחנות הכוח בחופים ובאין-ספור עסקים שצריכים את הים נקי לפרנסתם. הפגיעה היא בחוסן הלאומי של ישראל, בגלל שתושבי ישראל במתח ובדיכאון והים הוא מקום מרפא לגוף ולנפש. ראינו במהלך הסגר בקורונה מה קורה לנו כשאי אפשר להגיע לים. תתארו לכם שיגזלו מאתנו את הים וישמידו את החופים לחודשים ואפילו לשנים. העדפת טובת התעשייה ורווחים קצרי מועד על פני טובת הציבור והטבע היא בוטה במיוחד במשרד האנרגיה שמציג את עצמו כמי שהסביבה חשובה לו. אבל במבחן התוצאה, פעילותם אינה תואמת את עידן משבר האקלים בו מדינות מתקדמות מפסיקות להשקיע בנפט ובגז ומאיצות מעבר לאנרגיה מתחדשת. ההפקרה של משרד האנרגיה את הים בקידוחים היא שערורייתית. ב-2013, כשהתפרסמה הדירקטיבה האירופאית לקידוחים ימיים, שנחשבת לסט הנהלים התפעוליים המחמירים ביותר שנכתב בעקבות אסון הדליפה הגדול בהיסטוריה במפרץ מקסיקו, עמותת צלול תרגמה אותה לעברית ומאז אנחנו דורשים שישראל תאמץ אותה. משרד האנרגיה מסרב ומעדיף את השיטה האמריקאית שהיא פחות מחמירה. הדרישה הראשונה בדירקטיבה היא הפרדת סמכויות בין מי שהתפקיד שלו לעודד ולפתח את התעשייה לבין מי ששומר על הים מפניה, בגלל ניגוד העניינים הברור.

הכול מופקד בידיו של הממונה על הנפט במשרד האנרגיה והם מסרבים לתת סמכויות למשרד להגנת הסביבה. משרד האנרגיה מטעה את הציבור וגורם לו לחשוב שקידוחי גז אינם מסוכנים. הוא מתעלם מהסכנות של הקונדנסט. משרד האנרגיה מתכנן לקדם קידוחי נפט בים, למרות שהם מסוכנים ביותר. קידוחי נפט הם עמוקים ומסובכים מאלה של הגז ופגיעתם בים, בחופים, בבני אדם ובבעלי החיים תהיה קשה פי כמה וכמה. משרד האנרגיה איפשר לנובל אנרג'י לנהל את העבודות באסדת לוויתן ברמה חפיפניקית שהתבררה לנו לאחרונה בדוח החמור שהכינה חברת RPS בעקבות למעלה מ-40 תקלות באסדת לוויתן מאז שהיא החלה לפעול. הוא מדיר מטיפול במסקנות הדוח את המשרד להגנת הסביבה, למרות שהיו שם גם כשלים בעלי השלכות סביבתיות ובריאותיות

משרד האנרגיה שומר על המשרד להגנת הסביבה מוחלש, הוא מנסה להכפיף אותו בחוק למוכנות לטיפול בים,

והוא מסרב לאפשר סמכויות למשרד להגנת הסביבה בחוק האזורים הימיים. יש עוד אין-ספור דוגמאות. המשרד להגנת הסביבה מצדו חלש ומוחלש, משמיע ביקורת,

רק בדיונים סגורים. אין פרוטוקולים, כך שאי אפשר באמת לדעת מה קורה בדיונים ולא תשמעו ממנו ביקורת פומבית. למרות הניהול הכושל של הקידוחים הימיים, שהם כמו כתובת מהבהבת על הקיר של אסון ידוע מראש, אין ביטוח הולם כדי לכסות את הנזקים שיגרמו מאסון דליפה במקרה שחס וחלילה יתקיים. כל המיליארדים האלה יגולגלו אל הציבור והמשק שגם כך קורסים. עם כל הטוב הזה, עם כל החבילה הזאת, עם כל הרקע הזה, מביאים לנו עכשיו את שברון ולא מוכנים בכלל להתייחס לעברה הסביבתי. זה פשוט לא נורמלי. למרות כל הביקורת, אנחנו מאמינים שאנשי משרד האנרגיה חושבים שהם פועלים לטובתה של המדינה. דווקא בגלל זה, לא יכול להיות שיתעלמו מסוגיה כל כך גדולה וחמורה ומהאשמות והעדויות המאוד קשות שנשמע פה היום. חלק מהעדויות אנחנו מביאים בווידאו בגלל הקושי הטכני להנגיש זום במקומות מרוחקים כמו אקוודור וניגריה. אולי יהיה קשה להבין בגלל בעיות בתרגום, לכן נשלח את הסרטונים לכל מי שירצה אחר כך. מבטיחים לנו אושר ועושר לתושבים, אבל זה לא מה שנשמע מהעדים. יש לנו ארץ אחת, יש לנו 197 קילומטרים של חוף והים הוא משאב כל כך דרמטי לישראל. אנחנו יכולים לריב פה בארץ על הכול, מהיום עד מחרתיים, אבל אם אין לנו מים, אוויר ומזון נקיים, לאף אחד אין פה חיים. פעילי הסביבה הם לא האויבים, לא של העם ולא של המדינה,

כולנו פועלים מתוך אהבה עמוקה לארץ ובחרדת קודש להגנתה ולחיזוקה של מדינת ישראל. דבר אחד שישראל יכולה לעשות אם היא מתעקשת להרחיב את קידוחי הגז בים, כשבכל העולם כבר עוזבים את הגז מתוך הבנה שהוא גורם לנזק אקלימי כבד ועוברים לאנרגיה מתחדשת הוא ללמוד מהניסיון של מדינות ואנשים בעולם ולא ליפול לבורות אליהם אחרים נפלו. הקשיבו היטב לדברים ואימרו אתם אם זו חברה שאנחנו רוצים שתעבוד בישראל. בכל מקרה, במידה ותחליטו שכן, ישנה רשימה של דרישות מחמירות שצריך להפקיד לפני שמאשרים את העבודה שלהם פה. מאיה, אולי נגיע לדרישות יותר מאוחר. בואי נתמקד כרגע להבין את התמונה.

אם אני יכולה רק להגיד משפט קצר באנגלית כי יש לנו הרבה צופים דוברי אנגלית. כן, בבקשה. (אומרת את הדברים באנגלית, להלן תרגומם): הישיבה היום מתקיימת בעקבות מאמץ ייחודי של אנשים מרחבי העולם שחייהם הושפעו מחברת שברון ושנגעה בהם הפנייה מאנשים מישראל ששואפים למנוע מראש דליפת נפט,

היה לי הכבוד להיות בין אלו שאיפשרו את קיומה של הישיבה היום. אני רוצה להודות לד"ר נאן גריר ולסטיבן דנציגר שהביאו את האנשים וסיפוריהם, ליוסף אברמוביץ שקישר בין כולנו וליושבת-ראש הוועדה, חה"כ מיקי חיימוביץ': אנו מודים לך על קיום הישיבה החשובה הזו, עוד לפני שוועדת הנפט נותנת את המלצותיה בנוגע לפעילותה של שברון בישראל. התעלמות משרד האנרגיה מהסיפורים ומהאירועים הסביבתיים והחברתיים שנשמע היום והעובדה שישראל אינה ערוכה דיה לטפל בדליפת נפט מאסיבית בים הן חמורות ביותר. אנחנו לא רוצים להפוך לניגריה, אקוודור ומדינות רבות נוספות הסובלות ברחבי העולם. אני קוראת לקהילה הפועלת למען איכות הסביבה בכל העולם: עזרו לנו במשימתנו להגן על הים התיכון ועל